אנחנו עוברים לדיון על העברות תקציביות ומתחילים בפנייה מס' 46. משרד האוצר,

הפנייה התקציבית נועדה לתקצוב סך של 16,500 אלפי ₪